הנושא: הצעת צו תאגידי מים וביוב (החלת החוק על המועצה האזורית אל קסום), התשפ"ג-2023. היועץ המשפטי, רק תסביר לנו את התהליך. התהליך הוא מכוח סעיף 151 לחוק תאגידי מים וביוב. הסעיף הזה קובע שחוק תאגידי מים וביוב,

לא חל על מועצות אזוריות, הוא חל על עיריות ועל מועצות מקומיות, אבל השרים, כהגדרתם בחוק - דהיינו: שר הפנים, שר האנרגיה והתשתיות ושר האוצר - רשאים,

על פי הצעת מועצת רשות המים ובאישור ועדת הכלכלה, להחיל את החוק על מועצה אזורית וגם לקבוע תנאים והתאמות לכך בצו. זה בעצם הצו העומד כרגע על הפרק, הוא מונח על שולחן הוועדה, ועניינו - - - זה האיחוד שלהם? זה בעצם איחוד של שניהם? זה החלת חוק תאגידי מים וביוב על המועצה האזורית אל קסום.

שהיא בעצם תעביר את הפעלת משק המים והביוב שלה לידי תאגיד. זו המשמעות. ואז בעצם רואים אותה כרשות מקומית לעניין החוק. אז הם כמו תאגיד אזורי, לצורך העניין? הם שניים, נכון? תכף נשמע, אני לא יודע בדיוק לאיזה תאגיד - - - בבקשה, תסביר לנו. בוקר טוב, עמי אילני, רשות המים. כמו שאמר איתי, סעיף 151, חוק תאגידי מים וביוב, מחריג מועצות אזוריות לעניין משק המים - לא לעניין הולכה, שפכים ומשק הביוב. לשמחתנו הרבה, בשנה האחרונה הצלחנו לגבש היתכנות ונכונות של מועצה אזורית אל קסום ותאגיד המים נווה מדבר, שמספק מים לשבעה יישובים על הרצף הגאוגרפי-טריטוריאלי בו נמצאת המועצה, יחד עם האוצר, יחד עם משרד הפנים. לכשיינתן הצו, בשנה הקרובה, אנחנו מתכוונים לצרף את משק המים והביוב של המועצה האזורית אל תאגיד המים נווה מדבר,

למעשה, האוכלוסיה,

יקבלו שירותים טובים ואיכותיים יותר מתאגיד מים וביוב שזה,

כמו שהוועדה יודעת ואדוני יודע. והמהלך הוא בהסכמה? המהלך הוא בהסכמה, שלושת השרים שר האוצר, שר הפנים - - - לא, את זה אני יודע. לא, הסכמה של התאגידים, של המועצות. יש פה נציג של שתי המועצות?

חתומים על הצו? הסכמה, כמובן, הם חתומים על הצו. אנחנו חתומים על הצו, וגם יש לנו הסכם עם תאגיד המים נווה מדבר. ולמה נדרשת שנה? זהו, במשך השנה הזאת אנחנו רוצים להשלים את המעבר. השלמת הצירוף כרוכה גם בסקר נכסים, בדיקת מצב הנכסים בשטח, מיפוי. צריך להבין שישנה הרבה מאוד עבודה - גם לתאגיד, גם לרשויות וגם למשרדים שמעורבים בעניין, ואנחנו מאמינים שבמשך שנה נצליח להשלים את המהלך, לרבות סגירה הרמטית של המעטפת התקציבית שכרוכה,

כי לפי נוסח הצו, שאתה תכף תקרא, כל ההעברה בעצם מותנית בכך שהמהלך יושלם בתוך שנה מיום תחילת הצו. והיה שם תנאי נוסף, של תקצוב של ההעברה הזאת. האם כבר יש את הכסף בתקציב? אני לא אדבר בשם האוצר, אני רק אומר שהגענו להסכמות עם האוצר, שמוכן לממן את כל מה שיידרש לצירוף,

בכפוף לכך: בדיקת מצבת הנכסים הקיימים בשטח, משימות,

אבל האוצר נמצאים פה, הם גם יכולים - - - עוד שאלה: ברגע שאתם מתחילים לספק מים וביוב, החשבוניות מגיעות ללקוח הפרטי? לא לתאגיד? התאגיד מוציא - - - ברגע שניתן רישיון הפעלה. עם השלמת הצירוף ניתן רישיון הפעלה לטובת הרשויות שנמצאות במוא"ז אל קסום, ואז,

החשבונית הראשונה שיוצאת, עם השלמת הצירוף, מתאגיד נווה מדבר לצרכן באותו יישוב. אתה אומר שני דברים. לתאגיד ולצרכן מי מוציא את החשבונית לצרכן? תאגיד המים, אדוני. אתה מוציא? תאגיד המים. אני לא התאגיד, אדוני, אני הרשות. אוקיי. ולתאגיד המים יהיו כל הכתובות של כל האנשים? גם ביישובים לא מוסדרים? תאגיד המים הזה עובד בכפרים הבדואיים בנגב , כמו חורה, תל שבע - - - אני יודע, אני מכיר. אני בא מהנגב. אבל אני רק שואל אם גם ביישובים הלא מוסדרים תהיה כתובת לכל אחד שמקבל מים. אנחנו מספקים מים לתושבים שמוסדרים בתוך הקו הכחול.

הם לא מספקים לאלה שלא מוסדרים, אז אני לא יודע על איזו חשבונית אתה מדבר. לצרכן. הוא לא צרכן, לצורך העניין.

הצרכן זה רק אלה שבתוך המסגרת של יישוב מוכר. אלה שלא מוסדרים הם לא חלק מהתהליך הזה. גם לא ביוב? משק מים וביוב חשבונית על תשלום היא גם למים וגם על ביוב.

אתם לא מסדירים את העניין של הביוב ביישובים הלא מוסדרים? אנחנו מספקים מים וביוב ליישובים מוסדרים, אדוני. אז אתה בעצם מספק לחצי מועצה? לא, אני מספק לשבעה יישובים ששייכים למועצה. בחוק, יישוב זה מה שבתוך הקו הכחול. מה שמחוץ לקו הכחול, כפר לא מוכר, הוא לא באחריות שלי. מבחינת מים, הוא באחריות של מקורות. מה, הקו הכחול מבחינת תכנון ובנייה?

תכנון ובנייה, כן. של תב"ע. יש לי שאלה.

נציג של נווה מדבר? אני מרשות המים, אדוני. אני יכול לענות לך על - - - אני רוצה לשאול: האם התושבים בתוך המועצה האזורית אל קסום ייהנו מזה שחלק מהתשתיות כבר קיימות? כי היום אנחנו יודעים שחיבורי מים וביוב הם במחירים מאוד-מאוד גבוהים ויקרים, ולפני כניסת התאגיד, כשהיו תשתיות, זה נלקח בחשבון וזה הוריד מהמחירים של החיבורים. האם בעצם תושבי אל קסום ייהנו מזה שכבר יש תשתיות קיימות והושקע בהן כסף? אדוני, זה בדיוק העניין. בדיוק השנה אנחנו נבצע סקר נכסים כדי להבין בדיוק מה מצבת התשתיות והנכסים במועצה, וכמובן שיהיה לזה ביטוי. יש לזה ביטוי בתעריף. כאשר אנחנו מסתכלים על סקר הנכסים באזור, אנחנו נותנים לכך ביטוי, גם בתעריף המים שהתושבים באזור יקבלו. עוד שאלות? מי מקריא?

טיוטת צו תאגידי מים וביוב (החלת החוק על המועצה האזורית אל קסום), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 151 לחוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001, לפי הצעת מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אנו מצווים

החוק יוחל על המועצה האזורית אל קסום (להלן, המועצה האזורית), ויראו אותה כרשות מקומית לעניין החוק, מיום העברת משק המים והביוב של המועצה האזורית לתאגיד נווה מדבר בע"מ (להלן,

או לחברה אזורית שהחברה התמזגה עמה, ובלבד שהעברת משק המים והביוב תושלם בתוך שנה מיום פרסומו של צו זה (להלן מועד החלת החוק). פרסום הממונה יודיע לשר האנרגיה והתשתיות על השלמת העברת משק המים והביוב של המועצה האזורית, והשר יפרסם הודעה ברשומות על מועד החלת החוק. כלומר, זה פרסום דקלרטיבי. אין לזה משמעות

זהו. ראש המועצה, אתה רוצה להגיד משהו לפני - - - כן, אני רוצה להודות לחבר הכנסת דוד ביטן על הסיוע למועצה האזורית אל קסום להתאגד, וכמובן גם לשלושה שרים: שר הפנים, שר האוצר ושר האנרגיה, לרשות המים, לחבר הכנסת שלמה דנינו שליווה אותנו בחודשיים האחרונים, וגם לחבר הכנסת חוג'יראת. התאגיד יאפשר למועצה לטפל גם באתגרים אחרים בתוך המועצה, על מנת לתת שירותים יותר איכותיים לתושבים. הרעיון שלנו להצטרף לתאגיד הוא על מנת לתת שירות איכותי במים וביוב, על ידי תאגיד שמתמחה בנושא של מים וביוב. זו התקדמות, ואנחנו במועצה אזורית אל קסום מתקדמים גם מבחינת תשתיות. חבר הכנסת דנינו דיבר על הכפרים הלא מוכרים לפני חמש שנים, נכון שהיה קו כחול, אבל גם הכפרים של אל קסום לא היו מוכרים. אבל היום יש התקדמות בתשתיות, גם במים וביוב וגם במוסדות חינוך וציבור. אנחנו מאמינים שתוך מספר שנים נוכל להגיע למצב של כפרים מושלמים, כמו שאר הכפרים במדינת ישראל. תודה רבה לכולם, לכל מי שעזר וסייע. תודה רבה. מי בעד הצו? אני לא חבר בוועדה. לא משנה, אתה לא חבר ועדה - - - אה, אין להם נציג בוועדה? לא משנה, תצביע, לא נספור אותך. הצבעה אושר. עבר, פה אחד. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה